שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. יום שני, 15 בפברואר 2021. על סדר-היום תקנות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (הוראת שעה).